אני מתכבדת ושמחה לפתוח את ועדת חינוך ואת הדיון בנושא מתווה פתיחת שנת הלימודים שמגיעה אלינו ב-1 בספטמבר. אני רוצה בהזדמנות